לכם, אנחנו דנים היום בוועדה לפניות הציבור בעניין טיסות אל על בערבי שבת, בעקבות האירוע שהיה לפני כמה שבועות, כאשר טיסת אל על יצאה לדרך מניו יורק לישראל בשעה שהמטוס, מסיבות שונות ומגוונות, לא היה יכול להגיע עד השבת ולכן הוא נחת באתונה. זה גרם סבל רב גם לאלה שהיו באתונה במקום בניו יורק אם היו נותנים להם לרדת וגם לנוסעים האחרים. אנחנו קיבלנו פניות רבות מאוד בנושא, והיום אנחנו נדון בכך. אני דיברתי עם היושב-ראש של אל על, אלי דפס, והוא הבטיח לי שתוך עשרה ימים או שבוע יהיה דוח של המבקר של אל על, ואני מקווה שאולי תוכלו להציג לנו אותו או את חלקו פה בוועדה. יש לנו גם פונים שהגיעו, וגם נציג של משרד התחבורה, ישי דון יחיא, מרשות התעופה האזרחית. אני אפתח בפנייה שהביא לי נוסע שהיה שם. רציתי להפגיש אותו איתכם, אבל במוצאי שבת הוא כבר נסע חזרה, כך שלא היה אפשר להפגיש אותו. אבל אני אקריא פה את העובדות כפי שהוא מספר אותן. הוא כותב: הייתי על הטיסה המדוברת, ישבתי במרכז המטוס, כך שאני יכול להעיד שלב אחרי שלב על מה שאירע. אני טס בקו הזה בקביעות לצורך עסקים, בטיסה שבועית קבועה שיוצאת ב-18:30 שעון ניו יורק ביום חמישי ונוחתת בישראל בסביבות 11:30 בבוקר של יום שישי. זאת הטיסה האחרונה לפני שבת, מה שהופך אותה לפופולרית בקרב אנשי עסקים שנמצאים במהלך השבוע בניו יורק וחוזרים לשבת לישראל כדי להיות עם המשפחה. באותו שבוע ידענו שאמור לרדת שלג בשעות הצהריים, משהו שיכביד על התנועה בדרכים. כל הנוסעים נערכו בהתאם ויצאו מוקדם יותר לשדה התעופה, וכולם הגיעו. מדובר במטוס ג'מבו עם מאות נוסעים, וכולם הגיעו בזמן ללא יוצא מן הכלל. בשדה אמרו לנו שהטיסה תתעכב בשעה, אבל

אבל עדיין נספיק להגיע לפני שבת. בינתיים הזמן עבר ולא נראה שמשהו מתקדם. התחלנו לחשוש. העלו אותנו על המטוס וראינו משהו מוזר. במטוס כזה, שאמורים להיות כ-40 אנשי צוות, ראינו בקושי כמה אנשים. הוסבר לנו שצוות הטיסה מתעכב בדרכים ועוד חצי שעה הוא יגיע. חצי שעה הפכה לשעה, ועוד קצת, ואז הצוות עלה. היינו כבר בשעה תשע בערב והיינו בלחץ, כי המשמעות היא נחיתה באזור השעה שתיים בישראל. ביקשנו לרדת מהטיסה זו הנקודה המרכזית בעיניי כיושב-ראש הוועדה ולעשות את השבת בארצות הברית. אבל הקברניט הבטיח: הינה, אנחנו כבר יוצאים, אנחנו הראשונים בתור להמראה, נגיע בשתיים וחצי, לפני שבת. האמנו, למרות שראינו מטוסים אחרים נכנסים למסלול. המטוס החל ליסוע על המסלול, אבל הוא יצא לקבל טיפול להפשרת קרח מהכנפיים והמנועים. ההליך כולו לקח למעלה משעה, והמשמעות נחיתה לקראת 15:30, שעה לפני השקיעה, שזה חצי שעה בערך לפני הדלת נרות בירושלים. עד שהמטוס מתחבר לשרוול, עד שהמטוס מתפנה, עד שמספיקים לצאת מביקורת הדרכונים זה עוד שעה, כך שלפי החישובים היינו אמורים לבלות את השבת בשדה התעופה בן גוריון, משהו שלא היינו מוכנים לו. החלה מהומה.

כל מה שביקשנו זה לרדת. היו צעקות, זה טבעי. אנשים מחכים בשדה מארבע אחרי הצהריים, כל רגע מבטיחים להם שכבר ממריאים והשעון רץ קדימה. אבל בשום שלב לא הייתה לא אלימות מילולית ולא הרמת ידיים, ודאי שלא אלימות פיזית. בעקבות המהומה עלה הקברניט ברמקול ואמר שהוא חוזר לשער להוריד אותנו. אלא שבמקום להוריד אותנו בשער הוא התחיל לנסוע לכיוון מסלול ההמראה. האנשים כעסו, נעמדו, סירבו לשבת. בשלב מסוים עלה הרב שלום בער סורצקין, ראש מוסדות עטרת שלמה, ברמקול ואמר שהוא דיבר עם הקברניט, והמטוס בעזרת השם ינחת שעה לפני שבת, והוא הזמין את כולם לבוא אליו לראשון לציון אם לא נספיק להגיע לירושלים. מאוחר יותר יספר הרב סורצקין, ואני מצטט ממה שפורסם בתקשורת, מתוך קטעי וידאו בהם הוא מגולל את הסיפור: השתמשו בי. שיקרו אותנו.

נתונים לא נכונים. ויותר מזה לא התייחסו לאנשים, לא נתנו שום מידע. אמרו לי שהטיסה תיקח תשע שעות ועשר דקות, ביקשו ממני לדבר במערכת הכריזה של המטוס ואמרו שהמטוס ינחת בשעה שלוש בתל אביב. גם כשהיה שינוי, בכלל לא עדכנו אותנו, למרות ההצהרות. כאן הוא מצטט את מה שהוא שמע בשם הרב סורצקין: יש לציין כי גרסאות הנוסעים מתאימות להקלטות הקשר בין קברניט המטוס לבין מגדל הפיקוח בנמל התעופה.

שעמד על מסלול ההמראה, התלבט אם לחזור או לטוס. הוא ביקש ממגדל הפיקוח אישור להמתין כמה דקות, ונימק זאת: "יש לנו בעיות עם כמה נוסעים. נקבל עדכון תוך כמה דקות אם אנחנו יכולים להמריא או שנצטרך לחזור בחזרה לשער". אני רוצה להפסיק את הציטוט ולהגיד משהו בסוגריים. בפולניה היו אומרים שמה שיותר גרוע מרשעות זאת טיפשות. זאת אומרת, אם יש לך נוסעים שרוצים לרדת ואתה יכול לחזור לגייט ולפתור את הבעיה, אז ללכת ולהסתבך בהתלבטויות זה הכשל הניהולי לדעתי. אני סוגר סוגריים

הנוסעים מיהרו לנצל את הטיסה הארוכה לנמנום. הם ראו שהשעה המיועדת לנחיתה הייתה 04:25, ולאחר זמן זה ירד ל-04:15. הבנתי שאולי נספיק בקושי לצאת מהמטוס לפני השקיעה, ואמרתי לדיילות שכדאי לתאם עם משרדי אל על בארץ ארוחות שבת ומקומות לינה בטרקלין בבן גוריון לנוסעים שומרי שבת. מפה לשם אני קולט שעל הצגים מופיע בכלל זמן נחיתה 03:10. זה היה נשמע בלתי סביר, התחילו לחשושים שאולי אנחנו נוחתים בכלל באתונה.

פה בארץ כולם כבר ידעו שהם הולכים לאתונה, אבל הם במטוס עוד לא ידעו. שאלנו את הדיילות, הן לא ידעו להגיד כלום, ואז הקברניט אמר שלא נספיק לנחות בבן גוריון לפני שבת, ולכן ננחת באתונה. באותו שלב מי שהתפרץ היו בכלל אנשים חילונים שרצו להגיע כמה שיותר מהר הביתה, "למה לרדת באתונה". אנחנו היינו לחוצים שהמשפחות שלנו מחכות לנו ואיפה נעשה את השבת. לשמחתנו שליחי חב"ד באתונה, הרב מנדי הנדל ורעייתו, עשו עבודה נפלאה וארגנו לנו סעודת מלכים. וכאן הוא מגיע למלון, ואני לא אאריך הרבה: במלון שסודר לנו מטעם אל על לא היו מספיק חדרים והיינו צריכים לישון עם אנשים אחרים באותו חדר. הוא מסביר פה את הסיבה, אבל אני לא אאריך. במוצאי שבת כולנו התקשרנו למשפחות לעדכן ולהתעדכן איך עברה השבת ומה אנחנו שומעים? שאנחנו אלימים, שהרבצנו לדיילות, שניסינו לפרוץ לתא הטייס, ושחברת התעופה מאששת את הדברים ואומרת שתגיש תלונה נגד הנוסעים. תפסנו את הראש. הסתירו מאיתנו מידע, צוות הטיסה לא הגיע בזמן, הם ידעו שהם לא יספיקו לנחות בארץ לפני שבת, סירבו לחזור לשער להוריד אותנו, השתמשו ברב סורצקין שירגיע אותנו, הם ידעו שהם נוחתים באתונה ואמרו לנו את זה רק שעתיים לפני הנחיתה ואנחנו אלה שיוצאים לא בסדר?

ועכשיו הוא מספר על שליחי חב"ד. יצוין כי בערב שבת, כשנחתנו ביוון, התקשרנו הביתה לעדכן אותם שלא נגיע לשבת ושלא ידאגו. אמרו לנו: עדכנו אותנו כבר בבוקר שאתם תנחתו בסוף ביוון. זאת אומרת, בארץ כבר ידעו לפניהם. גם שליח חב"ד באתונה עודכן כבר ב-11 בבוקר על המטוס שאמור לנחות אחר הצהריים. זו הנקודה המכעיסה בכל הסיפור: התנהגו איתנו בחוסר יושב ובלי הגינות.

כשתקבל זכות דיבור תדבר יותר על הפרטים. גם הוא דיבר איתי על העניין של ה-60. כי הם לקחו בחשבון את אלו שהזמינו "ספיישל קושר", הם לא ידעו ששומרי שבת רבים לא